בוקר טוב לכולם,

היום ז' בסיון התשפ"ב, 6 ביוני 2022. על סדר היום: ועדות אפיון בחינוך המיוחד והמשלב.

יושבת ראש הוועדה תהיה איתנו מאוחר יותר. אני משה טור פז, אני פותח את הוועדה. הנושא של וועדות

לגבי הנושא של ועדות זכאות ואפיון, אנחנו עומדים כרגע במצב טוב של 93% של וועדות שהתקיימו. זה באמת מתוך מהלכים שאנחנו נקטנו בהם כדי שאחר כך

אנחנו יוזמים את זה - - - תסבירי רגע על התפקיד של משרד הבריאות בתהליך הזה. איפה אתם ומשרד החינוך נפגשים?

מגיעים עם מסמכים שמקורם במשרד הבריאות, הקופות,

לצערי הרב, לאחרונה יצא איזשהו מסמך במשרד החינוך שאני

שנותן הקלות נוספות לילדים. זה מצוין, אבל אנחנו לא שותפנו. אני לא מבינה מה הדרישה מהרופאים בשטח עכשיו, האם עם יידרשו לכתוב שהילד צריך שימוש באטמי אוזניים או טיוטה במחברת? אני

למשרד החינוך בוודאי יש נתונים יותר מפורטים. אני עוצר שניה כאן.

יש לא מעט נתונים. יש לפנינו מסמך של בזכות ושל גופים נוספים. אני כן חושב שכבר עמדנו פה על שתי הנקודות

חשוב שהם יגיבו למה שאביבית אמרה,

אני אגיב על מה שאמרה אביבית ואני חושבת שכדאי לשמוע גם נציגים של הרשויות שיושבים בוועדות האלה כי אני חושבת שיש פה פער גדול.

אם יש איזושהי תקלה בוועדה כזאת או אחרת אנחנו נבדוק את זה נקודתית. בהחלט

אני מקבל פניות רבות מאז תיקון החוק. יכול להיות שאתם עושים עבודת קודש ועבודה מסורה, אבל אתם מאבדים נקודות בקטע הזה. יהיה קשה להתמודד עם

אמרתי בהתחלה, אלא אם לא הקראתי נכון מהדף.

כולל זה שעשינו יומיים מרוכזים בהם הפגשנו את כולם יחד. גם נפגשנו עם כל קבוצה בנפרד - - - הארגונים ישבו?

מתי סיימתם את כל השולחנות העגולים? בסוף אפריל, משהו כזה. מתי אמורות להגיע

מעבר לזה, הגננים והגננות שלנו לא ידעו לתת לי שום מידע על הוועדה, למי אני צריכה לגשת או מה אני צריכה לעשות. בתור חברת מועצת העיר הלכתי לגורמים אצלנו.

היא אמורה לדעת.

לפי החוק הוא היה מועסק במשרה מלאה. כלומר זה לא משנה אם הוא מקיים ישיבה אחת או עשר, השכר הוא אותו שכר. יש לכם הבדלים בין ערים שונות או יישובים שונים,

וועדות האפיון משכנעות את ההורים להשאיר

בסוף הסל האישי הזה הוא שעתיים שלוש בקבוצה קטנה בתוך מערכת החינוך, זה לא מספיק. לרגל השקת השדולה ללקויות

מדעי המוח פעם היה ערפל בתחום הבריאות והיום הוא מדע מדויק. לא יתכן שאנחנו יושבים פה ודנים בסוגיות באותן נקודות של העשור הקודם. יכול להיות שהרפורמה הצליחה וזה מתקדם, אני לא יודע לגבש. זו הבעיה העיקרית של הדיון הזה,

יש לך טעות. ההורה לא מתעניין אם הוא הצליח לפתור את התרגיל במתמטיקה, מעניין אותו אם לילד שלו היה התקף היום ואם כן איך הוא התחיל להתגבר עליו,

האם הוא

לא לזה פילל המשורר בוועדה שבאה ותגיד האם הילד צריך סייעת, טיפולים ודברים אחרים. גם בתהליך הזה אנחנו - - - 1-4 זה לא ערטילאי, זה אומר

חשוב מאוד שעדיין יהיה את המקום של ההורים ולחזק אותם ברמת הפילוח והבחירה. תודה רבה. קיבלתי הבהרה ממישהי בזום שאחראית על שוויון הזדמנויות בנציבות. מצד אחד נאמר פה שיש לחץ על ללכת לכיתות המיוחדות ומצד שני יש טענות

את כל זה לא ידעתי. המידע חסר, לא מונגש, לא בהיר. יש תחושה שמעוורים את ההורים והילדים הם הנפגעים הראשיים. אני אבקש להוסיף לתיקון ה-11 שורה מוקדשת ל-ODD,

הבעיות הבריאותיות שלו לא נמחקות. מערכת החינוך כשמה היא מערכת חינוך, ודברים שהם בריאותיים צריך לבדוק מה משרד - - אנחנו חוזרים פה - - - מה את מציעה? שהכול יהיה חינוך מיוחד או כולם מאושפזים בבתי חולים? ההרגשה פה היא שזה הכל חינוך,

אם הוא

או שהתלמיד יקבל את המינימום שהוא פלט המערכת, או שיגידו שלא צריך לדון כי בכל מקרה זה ילד של החינוך המיוחד,

חובה.

יש מושג מאוד תמוה בעיניי שנקרא מוגבלויות בשכיחות גבוהה. כלומר יש הרבה מאוד ילדים שיש להם את הקשיים האלה. זה ליקויי למידה, בעיות התנהגות

נתון אחד שחסר לנו פה ואני מחכה לשמוע אותו, זה הפער בין סל השעות שאנחנו נותנים בוועדות כשעות בשבוע לבין סל השעות הקיים, הפוטנציאל המקסימלי. אף אחד מהמטפלים או המורים לא יצא לחופשה.

היום, מרגע שהסמכות עברה לניהול על ידי משרד החינוך, מנהלי מחלקות ואגפים של החינוך המיוחד ברשויות המקומיות שולחים ממלאי

יש לי שתי שאלות לגבי 700 הרופאים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות ומשרד החינוך לא מקבל אותם כאנשי מקצוע שמטפלים בנושא הזה. אני רוצה לקבל תשובה ממשרד החינוך איך דבר כזה יכול לקרות.

יכול להיות שיש כל כך הרבה עמותות וארגונים שמטפלים, שואלים ודחופים, הרי בסוף זה גם עניין כספי. עמותות זה לא דבר שהוא בחינם. הן פועלות ללא מטרות רווח ולא גובות תשלום מההורים. אני

כל מי שצריך להכשיר ולהכיר על ידי משרד החינוך.

בתוך 14 ימים. אין ספק שנדרש תיקון לחוק החינוך המיוחד. כשישבנו כאן עוד בפברואר נאמר לנו שמשרד החינוך מסתכל על תיקון חוק חינוך

לוועדות. דיברנו על כך שמשרד החינוך צריך לבוא ולהציג את